צוהריים טובים,

כ"ח בחשוון תשפ"א,

ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה). זאת הצעת חוק ממשלתית שהוצמדה להצעת חוק של חברת הכנסת קרן ברק, שהבן שלה יהיה פה, וכל השאר. בדיון האחרון העלינו כמה סוגיות, ויחד עם האוצר עשינו כמה שינויים שנראים בסדר. אני רוצה להראות איך אנחנו מחשבים ואיך זה יוצא. היו פה שאלות לגבי שישי ושבת. יש שני ימי מנוחה קבועים, ולא מעניין אותי אם זה שישי או שבת.

אין קשר לשישי-שבת.

זה שיפור למעסיקים, לתעשיינים וכולי. זה שיפור דרמטי. אתה מדבר על 8 ימי בידוד ועל פי החוק יש 12 ימי בידוד. זה הממוצע בארץ. אני אתן דוגמה על 10 ימים, ויש בהם רק סוף שבוע אחד. אתה מדבר על 10 ימים כי מגלים שהוא חלה רק אחרי יומיים-שלושה? הרי החוק לא אומר 10 ימי בידוד, החוק אומר 12 ימי בידוד. אדם נכנס לבידוד מרגע שמודיעים לו שהוא נכנס לבידוד, ובדרך כלל זה אחרי יומיים-שלושה. נניח 10 ימי בידוד, פחות שני ימי מנוחה, נשארו 8 ימים והוא משלם עליהם 0.25%, כלומר יומיים. מה עם מורות, למשל, שעובדות שישה ימים? זה לא מעניין. אין יום שישי, יש ימי מנוחה. במסגרת ימי העבודה, יש יומיים שהם ימי מנוחה. אל תיכנס לשאלות ויהיה לנו יותר טוב. מה שאתה לא אומר, אתה לא מצטער עליו אחר כך. זה יותר נכון. איך אתה מתייחס לעובדת, למשל - - - אני לא מתייחס,

אני לא מכיר את ימי השבוע. אני יודע שבשבוע עבודה יש יומיים מנוחה, יום אחד על חשבון המעסיק ויום אחד על חשבון העובד ביום חופשה. נשארו שלושה ימים. בשלושת הימים האלה, אם זה מפעל עם פחות מ-20 עובדים, זה שלושת רבעי יום, אם זה מעל 20 עובדים, זה יום וחצי. הם לא חלמו על זה, אבל מה מרגיז אותם? לפני זה לקחנו לעובדים את כל מכסת ימי הבידוד, והורדנו את זה מצבר ימי המחלה, אני לא מדבר על תשלום. אני מדבר על מכסת הימים השנתית שנצברת לעובד. פתאום לקחו להם את זה, אבל זה לא צעצוע שלהם. זה צעצוע של העובד. בגדול, גם אם לא יודו, הם מאוד מרוצים. תאמין לי. גם המעסיקים, גם התעשיינים וגם העסקים הקטנים. מאוד מרוצים, מאוד. לא סתם מרוצים, מאוד מרוצים. גם אם הם לא יודו. אם לא נעים להם להגיד, כשאדם הולך עם עצמו, הוא אומר: מרוצה אני. זה לא מושלם, לא מושלם. עם זאת, כל ההסדר הזה הוא עד סוף מרס. זה מעין פיילוט. הקורונה לא תיעלם, לצערי, עד סוף מרס. בפיילוט הזה אנחנו נראה מה אנחנו יודעים לשפר, וכנראה שצריך יהיה לשפר. אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתי. אני מברכת על הדיון וברכות על ההישג הכביר שהשגת. אין עוררין על כך שמצאת את האיזון בין המדינה, למעסיקים ולעובדים. יש לי שלוש שאלות:

במתווה שקיבלנו הבוקר, ובהמשך לדיון הקודם, אין התייחסות לעצמאים בעניין ימי הבידוד. המענק על ההוצאות הקבועות והמענק הסוציאלי לא מפצים באמת על ימי הבידוד. את מי המענק לא מפצה? את העצמאים. את העצמאים, אבל את המעסיקים הוא מפצה. כי הימים הם לא ימי השכר בפועל של העובד, אלא עלות המעסיק. אם עובד מרוויח 500 שקל, ולמעסיק זה עולה 650, השיפוי הוא על 650 על עלויות המעסיק, ולא על יום המשכורת של העובד. בדרך כלל, המעסיק משלם הפרשות סוציאליות שעולות לו כסף וכל מיני קופות שעולות לו כסף, והוא משופה על העלות שלו. זה יותר מיום התשלום. בסדר. מה לגבי עובדים שמקבלים שכר לפי שעות עבודה בפועל, עובדים שעתיים כמו בחברות סיעוד שמעסיקים בהן מטפלים, והמשרה שלהן היא שעתית? שלישית, כאשר מדובר בעסקים קטנים עם למטה מ-20 עובדים, האם ההתייחסות לעובדים בפועל או למספר המשרות? הכול יחסי לעבודה של העובד. אם אדם עובד 6 שעות ביום, הוא יקבל את היום שלו. הכול יהיה יחסי. העובד יקבל את החלק היחסי. אם אדם עובד 6 שעות, ביום העבודה הוא ישלם 6 שעות, והמעסיק ישופה על מה שהוא עובד בפועל. אולי פספסתי, אבל זה מה שאני מכיר בנוסח. הנושא של עובד שנכנס לבידוד בחו"ל עקב עבודתו,

עובד שנכנס לבידוד עקב עבודתו בארץ, לא ראיתי שזה מוסדר בנוסח. עובד שנשלח לחו"ל על ידי המעסיק, הכול על חשבון המעסיק והוא לא משלם כלום. אבל לא ראיתי שזה מוסדר בארץ. סעיף 26ב. אתה מתכוון שבארץ הוא נבדק במקום העבודה? נכנס לבידוד בגלל עבודה בארץ,

הלך ללקוח ונכנס לבידוד. זה לא מוסדר. זה באמת לא נמצא כאן. אני לא מבין את השאלה. עובד, שבעקבות עבודתו בארץ נכנס לבידוד, לא נכנס לחוק. עובד הלך לתקן מחשב, בעל המחשב היה חולה. הוא כמו כל עובד אחר. זה לא מופיע בלשון החוק. זה לא מוסדר. זה כמו מבודד רגיל. לא הבנתי למה זה לא מוסדר? כי אז הפיצוי מלא על המעסיק. לא, רק אם הוא נשלח לחו"ל. בחו"ל ובארץ זה לא אותו סיפור? הוא נדבק, מישהו הדביק אותו. הוא לא יודע אם הוא נדבק בעבודה או לא. כמו כל הציבור הרגיל.

בנושא עובדים זרים, מסתננים. כמו שאני רואה את הדברים, כשעובד יודע שהוא לא יכול להיכנס לבידוד, והוא יודע שלא יקבלו עבורו שיפוי, זה תמריץ שלילי לא להיכנס לבידוד. אנחנו רוצים שאנשים ייכנסו לבידוד,

מה גם שהענפים שמסתמכים על מסתננים, כמו ענף המלונאות וענף המסעדות, הם ענפים שהם ממילא במצב מאוד קשה. אם הם לא יקבלו שיפוי, אנחנו פוגעים במעסיקים. אין לענפים האלה אלטרנטיבה, אין להם עובדים ישראלים שיעשו את זה. אנחנו לא רוצים נטל נוסף על ענף המסעדנות. עידן, הבנתי. לא נכנסתי לסוגיה הזאת, ועם זאת, בהסדר שעשו התעשיינים, המעסיקים, המדינה וההסתדרות, הם התייחסו לזה. מה ההתייחסות? ההתייחסות אומרת שהעובד זכאי לדמי בידוד מהמעסיק שלו, אבל המעסיק לא זכאי לשיפוי על הימים האלה. אז יוצא שהמעסיקים נדפקו, והמסתנן מקבל דמי בידוד. עניי עירך קודמים. זה לא עניי עירך קודמים, עסקים נדפקים.

אמרנו שזה לא מושלם. אבל בעלי עסקים נדפקים מזה. לא מושלם. למה לא נעשה את זה?

כי אנחנו רוצים שהם יעסיקו ישראלים. כי אני רוצה לגמור את החוק. אין כרגע ישראלים בקורונה. עידן, עידן, אין חוק מושלם.

שום דבר לא צריך להיות משולם כדי שתהיה אפשרות לתקן בפעם הבאה. איך אמרתי לך? אין ציון 100. אם הייתי חושב שהם יכולים למצוא עובדים אחרים, בתור מי שפועל למען זה כבר חודשים, הייתי - - - הם לא צריכים למצוא עובדים אחרים כי המלונות סגורים. החקלאות, המסעדנות. המסעדות סגורות. לא, המסעדות עובדות. הרצנו, בבקשה. קודם כל, אני רוצה לברך אותך כי אני יודע שאתה עובד לילות כימים, ואמרתי לך את זה הבוקר בשיחה בינינו. אני חושב שהחוק שמובא לכאן לא מושלם. אין מושלם, אבל הוא מחוקק הרבה יותר טוב מכל חוק, שיוצא מפה. אדוני, אני בזכות דיבור. אתה נתת לי אותה. אני חושב שהבשורה המרכזית בחוק הזה, היא שלראשונה המדינה מכניסה את היד לכיס ונותנת דמי בידוד, ולא מסתמכת רק על הכיס של העובדים ושל המעסיקים. בכך יש בשורה חשובה. שלושה נושאים שחשובים בעיניי, וצריך לקחת אותם בחשבון. הראשון, כמו שאמרתי לך הבוקר, הוא העובדים שנמצאים תחת מוסדות מל"ג. בכל האוניברסיטאות והמכללות ביחד מדובר בדיוק ב-50 עובדים, ואני חושב שאפשר לתקן את הסעיף ולהכניס אותם. אני פונה לאוצר, לא מדובר בהרבה מאוד עובדים, לא מדובר בסכום גבוה, ואני חושב שראוי להכניס גם את העובדים של המל"ג לתוך זה. אני אשמח מאוד שזה יתוקן. אתה אומר שהחוק לא מושלם, אבל פה באמת לא מדובר בהיקפים גדולים, ובעיניי זאת אמירה שחשוב לתת גב למוסדות האלה, שנמצאים בגירעונות. אם אפשר להבין על איזה מוסדות אתה מדבר. מל"ג, אוניברסיטאות ומכללות. כרגע הם הוחרגו מסעיף 26, ואני מבקש להכניס אותן. לא מדובר בהרבה מאוד כסף, מדובר ב-50 עובדים בלבד ומוסדות המל"ג נמצאים בגירעון. הות"ת העביר הרבה מאוד כספים שלא מספיקים לכל המעבר של הדיגיטציה. לא מדובר במאות עובדים אלא בכמה עשרות. זה כסף קטן ואפשר לסדר את זה. המסר לשוק ולמשק, וגם למוסדות האלה חשוב. אני לא רואה איך אפשר להבחין בין גופים מתוקצבים כאלה לגופים אחרים. אתה יוצר פה אפליה. על איזה גופים אחרים את מדברת, למשל? על כל ההגדרה של גופים מתוקצבים. נכנסות שם רשויות מקומיות וכל מיני. אלה גופים לא מדינתיים אלא דו-מהותיים במובן שלהם, ואפשר להחריג אותם כגופים שהם תחת המל"ג. אין הרבה גופים דו-מהותיים כדוגמת מכללות מתוקצבות ואוניברסיטאות. אלה דברים מובחנים. יש קופות חולים. אותו הדבר היה עם אופיר סופר, שדיבר על עמותות ומדריכים. אלה גופים שבהגדרה שלהם הם שונים, ויש להם גם הגדרה חוקית שונה. ניתן לבצע את ההחרגה הזאת. אני מזכירה שהתכלית של ההחרגה הזאת, נובעת מזה שהמוסדות האלה, כאשר הם נקלעים לאיזושהי מצוקה, דווקא בגלל שהם גופים שקרובים למדינה, המדינה נמצאת שם. מאחר ומדובר בכמה עשרות עובדים, זה לא מה שיפיל את המוסדות האלה מהרגליים. אנחנו מדברים פה על בשורות, ובעיניי הבשורה להשכלה הגבוהה בהקשר הזה,

מי שמוחרג, הוא בדרך כלל מי שהממשלה משתתפת בתקציבו, בעקיפין או במישרין, בפחות מ-40%. יש הרבה מאוד גופים דומים לאלה, שם הם יבקשו שיפוי. אני בעד להכליל את כולם. הבנת מה אני אמרתי לך? לאט לאט. שנית, אני רוצה להצטרף למה שאמר חברי, עידן רול. אתה אומר שזה לא מושלם. אני אומר שזה לא מושלם. אנחנו שנינו משפטנים. אתה משפטן, אדוני היושב-ראש?

לא כולם מושלמים. זה לא יעמוד במבחן בג"ץ. זה בדיוק מה שאני מצפה ממך. מה, לעתור או ללמוד משפטים? לעתור. אני לא אעתור בשום מקום. למה לא? כי אני חושב שההחלטה הראויה צריכה להתקבל פה. אבל היא לא יודעת להתקבל פה. כל הדיון הזה בא בעקבות בג"ץ. עד שהייתה החלטת בג"ץ באה המדינה, אמרה - - - לא. בג"ץ אמר לנו לקבל החלטה. תקשיב, אני אתפוס איתך שיחה אישית. אני רוצה לתת לאיימן עודה, בבקשה. רצית להגיד משהו. אדוני היושב-ראש, קודם כל אני חייב להגיד שאני מעריך את פועלך. אנחנו צריכים לשבת יחד בשביל לשכנע אותך לעזוב את המפלגה שלך, ולהיות במקום יותר חברתי. לגבי ימי הבידוד, אכן הכי קל לי ממקום של אופוזיציה לדבר מאידאלים וממקום שאפשר להגיד בו רק מה חושבים. אני מבין את המורכבות של זה, אבל בכל זאת חשוב לי להבין למה אדם שנכנס לבידוד בגלל נגיף עולמי, צריך לאבד מימי המחלה שלו. למה לא צריך להחשיב את היום הראשון? כי משהו צריך להיות גם על העובד. וגם למה צריך לאבד ארבעה ימי מחלה? הרי זה לא בגללו, זה בגלל בעיה כלל עולמית. אתה יודע מכמה זה התחיל? התחלנו מיום אחד וארבעה ימים. אני מעריך את זה מאוד מאוד מאוד. בכל זאת, האם אפשר עוד לקדם כדי שיהיה צדק, כמה שיותר קרוב למוחלט? זאת השאלה שלי. אני בטוח שאתה מאמין שאני רציתי להביא תוצאה שאומרת שהכול חל על המדינה, נכון? אתה מאמין בזה.

זה מה שהצלחתי להביא בשלב הראשון. מאחר וזה בא לחמישה חודשים, עד סוף מרס, יש עוד שלב. אתה יכול להתקדם, נפתור את הבעיות, נראה מה המחלוקות ונמשיך הלאה. אני רוצה לתת את זכות הדיבור לקרן ברק, שהיא יוזמת החקיקה, וזה לכאורה מאחר שהיא הצמידה את הצעת החוק לממשלה. חוק ימי הבידוד יירשם כחוק שלה בספר החוקים של מדינת ישראל, אחרי שהוא יעבור. ואני מברך את הבן שלה שנוכח בוועדה ומסתכל על אימא שלו ואומר,

אימא שלי עושה עבודת קודש ואולי גם אני אגיע פעם לכנסת. קרן, בבקשה.

תודה רבה חיים. אני מצטרפת פה לברכות של כולם. כל מי שמכיר אותך, יודע שאתה עובד סביב השעון וחושב על פתרונות יצירתיים. אין מישהו שמכיר כמוך איך נראה מבנה תלוש שכר, מה זכויות העובד, מה זכויות המעסיק ומה זכויות הפנסיה בכל שעה ביממה. באמת, אף אחד לא יכול להתווכח איתך, בטח לא על המספרים ולא על הידע בתחום הזה. כל הכבוד שנרתמת כדי למצוא את הפתרון היצירתי הזה. אני רוצה לומר לחלק מהאנשים, שהחוק שאני כתבתי וכתבנו בזמנו, ברגע שיצא בג"ץ, רצינו מלכתחילה פשוט למצוא פתרון גם לעובדים וגם למעסיקים, כך שזה יהיה כמו ימי מילואים. עם הזמן הבנו שיש קשיים, וכל אחד צריך לשאת באיזשהו נטל. גם העובד צריך לדעת שעולה לו קצת, גם המעסיק צריך לדעת שעולה לו קצת. המדינה היא זאת ששולחת את העובדים הביתה, ולכן הרוב כאן צריך ליפול עליה. אני חושבת שהנוסחה שמצאת מאזנת בין כל הדברים האלה. אני מחזירה שאלה למשרד האוצר, ואני מבקשת מכם כמי שיושבת פה תמיד על התקן של נציגת העסקים הקטנים והבינוניים, שהניסיון הזה יביא לכך שלהבא, בכל הסדר שבו תרצו לקבל הסדר כלל משקי, סביב השולחן תהיה גם נציגות של המגזר הזה. לעשות הסדר גדול בלי שהם יהיו חלק משולחן העבודה, בעיניי זה חסר ויכול להיות שהיינו יכולים להימנע מהכול ולקצר תהליכים. יושב-ראש הוועדה, אני מברכת, ומקווה שבא לציון גואל היום. תודה רבה ואני מקווה שמפה נמשיך הלאה. אני רוצה להעלות בזום את חבר הכנסת אופיר סופר. הוא בבידוד. אם הוא לא היה בבידוד, לא היה עולה. לא הייתה לו הפריווילגיה לעלות. בוקר טוב, קודם כל אני רוצה לברך אותך על העבודה הנפלאה. אין ספק, לקחת משהו שנראה היה שבכלל קשה לצאת ממנו, והבאת אותו למקום מצוין. אני מזכיר לכולנו, ירדנו מ-14 ימי בידוד ל-12 ימי בידוד, וזה עוד רווח שמישהו עשה השבוע בלי להרגיש. אני מעלה את הסוגיה של מוסדות החינוך. רבים מהם מוסדות פרטיים, ואני מדבר בעיקר על הרשתות, אורט, עמית ואחרות. חלק נכבד מהמוסדות נמצאים במשבר כלכלי רציני, ואני מדבר בעיקר על המוסדות הפנימייתיים, אבל לא רק. שלחתי לך בסוף השבוע איזשהו נייר בהקשר הזה, כפי שביקשת, ואני מבין שעוד לא הצלחנו לעשות עם זה משהו. שלחת לי, תשתף את הוועדה. מהחשבון שעשינו, הואיל ואנחנו מדברים על 40,000 עובדי הוראה בבתי ספר על-תיכוניים, מדובר על עלות של כ-8 מיליון שקלים. עלות כזאת באירוע כזה היא ממש זעירה. חשוב לי לומר שאלה מוסדות שמוצאים את עצמם מתמודדים עם קושי. איך מישהו אמר קודם לכן? שהמדינה תירתם. המדינה לא נרתמת, המדינה לא נמצאת במצוקה של העובדים. יותר מזה, המדינה מחייבת את המוסדות האלה להעסיק את העובדים בגלל איזשהו הסכם קיבוצי,

המדינה גם מחייבת אותם לעבוד, היא חייבה אותם לא להוציא את העובדים לחל"ת בגלל ההסכם הקיבוצי, ויש גם בעיה קשה בסוגיית תשלומי ההורים. בקיצור, המוסדות נמצאים במשבר גדול מאוד. הדבר הזה יכול להועיל להם קצת, ולמדינה זה לא יעלה הרבה כסף. תודה רבה.

בבקשה. אני יושב-ראש נשיאות המגזר העסקי. חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, מלכתחילה החוק הופיע כחוק הסיוע הכלכלי, ולטעמי זה היה חוק הנטל הכלכלי. אתה, אדוני היושב-ראש, יחד עם חברי הכנסת, עשיתם שינוי מהפכני לטובת כלל המגזר העסקי, בין אם אלה עסקים קטנים ובין אם אלה עסקים גדולים. זה מהפך. בתחילת הדרך הייתי מאוד מוטרד, ואני יכול לומר שיש כנסת בירושלים. אני רוצה להודות לכל אחד מחברי הכנסת הנוכחים וגם אלו שלא נוכחים היום,

ובמיוחד לך, אדוני היושב-ראש על עבודה לא פשוטה. על זה באמת תודה.

ואין מושלם.

שניפגש במרס, אם המגפה הזאת לא תעזוב אותנו, וכמו שאמרת, נשלים את התיקונים. אני יכול להלין על כך שלא מצאנו פתרון לעצמאים. מתחילת האירוע, ממשלת ישראל לא מצאה פתרון ראוי לעצמאים במדינת ישראל. אני לוקח את זה כפרויקט עכשיו. אם אתה לוקח את זה כפרויקט - - - לוקח את זה כפרויקט, לוקח את זה כפרויקט. עשית לי את היום.

מתרגש ושמח. אני רוצה לומר לאנשי אגף התקציבים, גם לאסף וגם לאיציק, שהם אנשים מדהימים. - - - עוד לא אישרנו את החוק בוועדה. אתה מברך כאילו החוק עבר. אני קורא בין השורות, וכנראה אני מבין מה כתוב שם. אני אומר גם לאסף וגם לאיציק שלא היה קל, היו עליות ומורדות, ואני מקווה שנמצא את הדרך להבא לעבוד בצורה הגונה וישרה. אין הפרד ומשול, יש מגזר עסקי אחד. מנכ"ל ביטוח לאומי מפריע לי עכשיו, כרגיל. הבנת מה הוא אומר? אתה מסתובב פה ומפריע לו. זה מה שהוא אומר לפרוטוקול. תודה רבה על הסיוע ועל העזרה. רועי, בבקשה. אני נשיא לה"ב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל. אני רוצה להתחבר לדברים של ידידי וחברי דובי, ולהגיד לאדוני היושב-ראש כל הכבוד על העבודה המאומצת מסביב לשעון. הבאת את כל הידע והניסיון שלך לאורך כל השנים. גם המחשבה על הנושא של עלות המעביד, ההפרשות והחשיבה איך לנסות לצמצם למינימום את הפגיעה בזכויות של העובדים, אני חייב להגיד על זה כל הכבוד, ומה שמגיע, מגיע. כמו שאתה שומע, אני מדבר בצורה רגועה. פעם ראשונה בחיים שאני שומעת אותך רגוע. אני מבין שהזעקה אולי נכנסה ללבבות של האנשים, אבל לחלק לא. העצמאים נושמים וחיים פה בדיוק כמו ציבור השכירים, אבל משום מה, הפכנו להיות הפראיירים של המדינה, ושוב ושוב רומסים את הזכויות שלנו. אני אתן לכם דוגמה, המדינה צריכה לקבל החלטה, או שהיא לוקחת אחריות על ציבור העצמאים, או שהיא מפקירה אותם לגורלם. מה זה אומר? כל נהג מונית, מדביר, טכנאי מיזוג אוויר, שיפוצניק,

קוסמטיקאית וטכנאי, כל אחד מהם יצטרך לקבל החלטה: האם המדינה משלמת לו על הבידוד או לא. אם היא לא משלמת לו על הבידוד, בגלל כסף, צריך להגיד את זה כאן על השולחן, אנשים יקבלו החלטה האם הם נכנסים לבידוד או לא. מה שיקרה הוא שרמת התחלואה תעלה והוצאות המדינה יגדלו, רק בגלל שהם לא ידעו לתת לאותו אדם את מה שמגיע לו מבחינת הזכויות שלו. הרי ברגעים אלה אנחנו הופכים את העצמאים לאזרחים סוג ב'. שכיר כן זכאי לקבל תשלום על ימי הבידוד, ועצמאי לא. הוא אומר: אם המדינה מתייחסת אליי כאזרח סוג ב', למה שאני אשמע להוראות של המדינה? למה שאני אכנס לבידוד? אני צריך להביא אוכל לילדים שלי. מה יותר חשוב לי, להביא אוכל לילדים שלי? בחוק הזה יהיה תמריץ שלילי לא להיכנס לבידוד, אבל זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לבוא לאותם אנשים ולומר להם: נכנסתם לבידוד כי המדינה החליטה,

יש לך ירידה של 25% אנחנו נפצה אותך. אדוני היושב-ראש, זה מאוד פתיר. שיבוא האוצר ויגיד שעצמאים שנכנסים לבידוד, לא יהיה להם חישוב של ה-25% והאוצר יכיר בירידה בהתאם להכנסות שלהם. מה כל כך מסובך לעשות את זה? אני אומר שוב שהמדינה צריכה לעזור בזמן אמת. חבר הכנסת חיים כץ,

לעזור בזמן אמת זה לבוא עכשיו לעצמאים ולהגיד להם: אתם נכנסתם לבידוד? אנחנו רוצים לעזור לכם עכשיו ולא בדיעבד. אנחנו כלה"ב נצטרך לעתור לבג"ץ כדי שהוא ישאל בדיוק את השאלה הזאת. מבחינתי, אני אפנה יחד איתך לאסף וסרצוג ולאיציק, שמדבר כל הזמן עם שפיגלר, הוא כבר יודע כל מה שנעשה פה, כדי שיסבירו את הנושא: מענקים, חל"ת, כסף, תלוש. נעשה חשבון, נרד לפרטי פרטים וננסה לפתור את הבעיה. קרן ברק היא עסקים קטנים, נביא גם אותה. נראה איך אנחנו מרבעים את המעגל ואיך אנחנו מנסים לעזור. אני אומר לך, שאם אנחנו ננסה, אנחנו גם נצליח.

בדיוק כמו שהוא שאל למה מוכרים מוצרים לא חיוניים במקום של מוצרים חיוניים ופוגעים בעסקים הקטנים, הוא ישאל את אדון אסף וסרצוג על אותו נהג מונית. אין לו מה לשאול את אסף וסרצוג למה מוכרים תחתונים במקום שאסור. הוא ישאל. נהג המונית הרוויח 10,000 שקל, וכתוצאה מהבידוד הוא ירד ב-2,000 שקלים ל-8,000 שקלים. האם הוא יקבל פיצוי? התשובה שלו תהיה לא, כי צריך קריטריון של 25% ירידה בהוצאות קבועות, או 40% במענק סוציאלי. עכשיו אתה מלמד אותי כל מה שאני צריך ללמוד ממך אחר כך. באותו רגע, עיקרון השוויון הופר ונרמס ברגל גסה, כי אותו שכיר כן יקבל פיצוי על ימי הבידוד שהוא נמצא בהם, כן יקבל משכורת מלאה. והעצמאי לא. השאלה היא למה מאפשרים את זה פה, בבית המחוקקים?

מה שכואב לי. מה הפיצוי שמקבל מדביר לפי החוק הנוכחי? על פחות מ-25% אין לו פיצוי. כרגע יש פה אפליה בעיקרון השוויון. אנחנו אומנם מאור הגולה, אבל בריטניה,

דנמרק,

פורטוגל,

ספרד, כל אלה קיבלו החלטה שעצמאים זכאים לקבל עזרה בימי הבידוד. למה במדינת ישראל לא? אנחנו שונים מהם? כל המדינות האלה אמרו שהעצמאים הם מנוע הצמיחה של המשק, הם אנשים שצריך לעזור להם אם הם נכנסים לבידוד, כי הם נושאים לבד בנטל הזה. באה ממשלת ישראל ומביאה פה חוק מפלה, שיש בו פגיעה בעיקרון השוויון, שרומס את זכויות העצמאים ואומר להם: אנשים, אתם זומבים. למה? כי אתם מתים מבחינת הזכויות, ואתם חיים מבחינת החובות. מבחינת הזכויות אתם מתים. אין לכם זכויות. משפט מצוין לסיום. רון תומר, בבקשה. שלום חבר הכנסת כץ, שלום חברי הכנסת הנכבדים, קודם כל, היו לנו לא מעט שיחות ומצד אחד אני באמת מעריך את העומק שבו נכנסת לעניין, אבל אני מבקש שתיתן לי כמה דקות להרוס קצת את המסיבה. המתווה הזה, מבחינתי, יש בו לא מעט כשלים, שבחלקם כשלים הרבה יותר עמוקים מאשר רק במתווה הזה. אנחנו בתור מעסיקים חתמנו על מתווה עם הממשלה, אחרי שאנחנו, התעשיינים, זכינו בבג"ץ, כי אמרנו שאנחנו לא רוצי להילחם עד הסוף. אנחנו מבינים שצריך למצוא איזונים; אנחנו רוצים לדאוג לעובדים שלנו. אני יודע שהם מאוד חשובים גם לך,

באנו עם מתווה ראוי, שחטף לא מעט אש כולל מחלק מהנציגים שיושבים פה, ודיברו בשם מעסיקים אחרים. לא בצדק, לטעמי, אבל זכות כל אדם להחזיק את דעתו. המתווה הזה נחתם במכתב של מנכ"לית האוצר דאז, קרן טרנר, ובעצם כתוב במכתב בסעיף 14, ש"הוא יוגש כמקשה אחת". זה נכון ואני לא פוגע בזכות הכנסת. זכותכם, חברי הכנסת היקרים, לשנות כל מתווה. זאת זכותכם, בשביל זה יש כנסת, וכדמוקרט אני מאוד גאה בכך. אבל לא יכול להיות שהאוצר לא יעמוד מול שינויים שאתם עושים ולא ישפה אותי בצורה מלאה. אני גם שמח, חבר הכנסת כץ, שמצאת כל מיני מקומות והצלחת להגן על העובדים. שאפו, ואני אומר את זה בכנות ולא בציניות, אבל זה לא יכול להיות על חשבוני,

הדבר שהכי סומר את שערותיי, הוא שהמתווה שעולה כאן גרוע למעסיקים משמעותית מהמתווה הרגיל, כולל גם העסקים הקטנים, תכף אני אפוצץ את הבועה שהטבנו איתם. ידידיי האחרים מהמגזר העסקי שתקפו אותי על המתווה הקודם, פתאום מברכים, נופת צופים. משהו קרה פה, ואני רוצה לדעת מה הם אכלו לארוחת הבוקר. אני אסביר למה המתווה הזה לא טוב מבחינתנו, כמעסיקים. זה נכון שהרמת את הדגל, חבר הכנסת כץ. כל ימי הבידוד נחשבו ימי מחלה, ויש לזה ערך למעסיק תמורת אותו שליש שהמעסיק נותן, או קצת יותר משליש. עכשיו צמצמתם את זה רק לארבעה, הורדתם את שישי-שבת. אני לא אומר שזה לא צודק, ויכול להיות שהמהלך שלך נכון, אבל הוא לא צריך להיות על חשבוני, אחרי שכבר נתנו הרבה. שילמת על שישי-שבת? יש פה עניין של ימי מחלה רטרואקטיביים. לא שילמת על שישי-שבת. עובד שנגמרה לו מכסת ימי המחלה, הסיכום עם האוצר היה שהמדינה היא זאת שתכסה את התשלום לעובד במתווה שסוכם. אני כמעסיק לא רוצה להיות בנק של העובדים שלי. אני לא רוצה לתת לו ימי מחלה רטרואקטיביים, ובטח לא רוצה לרוץ אחריו ביום שהוא פוטר או מתפטר,

ולהתחיל איתו בקיזוזים שיביאו

אין לזה אח ורע בחקיקה וביחסי עבודה. יש פה עוד סוגיות שלא ברורות לי, כי לא ראיתי את הנוסח, כגון האם זה יכול להיות רטרואקטיבי מה-1 באוקטובר. כשנקריא את החוק נראה לך שמצאנו פתרון, ואני מקווה שהוא יניח את דעתך. אני מקווה.

אתה תשמע, ואני מקווה שזה יניח את דעתך. הייתי שמח, חבר הכנסת כץ, להיות אצלכם בוועדה, כי גם אני מאמין בדיונים פנים אל פנים. היה לי יום מורכב היום, ועליתי לקבר של אבי אחרי שבוע. לכן לא יכולתי להגיע. בדיון האחרון הביעה הוועדה את השתתפותה בצערך, על פטירתו של אביך. אני יודע, וגם עדכנו אותי. תודה רבה. חברת הכנסת ברק, נכון שתמיד צריך לדון עם כולם במשק, אבל בהחלט הרגשנו את החובה לייצג את העסקים הקטנים, וגם בסיכום המתווה קראנו להיטיב איתם. איך אומרים? אני רוצה להיות הילד שצועק "המלך עירום". הטבתם עם העסקים הקטנים בזה שיש השתתפות של 75%, אבל הרעתם את המתווה. אז הם מקבלים יותר השתתפות, על מתווה שיותר גרוע להם. עסק קטן ייפגע יותר במתווה הזה לעומת המתווה הקיים, אבל יקבל שיפוי גדול יותר. עסקים עד 20 עובדים, נשארו במתווה הקודם, פחות או יותר, לפי חשבונות כלכליים שלנו, ועסקים עם מעל 20 עובדים,

אז בואו לא נעשה פה חגיגה. נגיד אמת אמת ולא צריך לברך ולהתפרס בעיניים עצומות, כמו ששמעתי קודם. בואו נגיד את האמת, עסקים קטנים נשארו בערך כמו במתווה הקודם, ועסקים עם מעל 20 עובדים, ביניהם גם עסקים קטנים שיש להם 40-30 עובדים, נפגעו. לכן אני מבקש מהוועדה דבר אחד, אני חושב שזכותכם לבוא ולהיטיב עם העובדים, ואני אפילו מברך על כך שאתם מוצאים דרך להיטיב איתם. אני רק מבקש שזה לא יהיה על חשבוננו. אנחנו נתנו שמונה חודשים מלאים, והסכמנו שאם יהיה מתווה, לא נתחשבן על העבר. זה ויתור מאוד גדול מהמעסיקים בשביל מתווה,

חבר הכנסת כץ, שאולי הוא בסדר למעסיקים. ספגנו את הפגיעה אחורה ועכשיו אתם מיטיבים לעובדים על חשבוננו, וזאת צריכה להיות הטבה לעובדים על חשבון המדינה.

המדינה חייבת לקחת את זה כי המעסיקים לא יכולים יותר. באנו בנדיבותנו, הגענו למתווה הוגן, רצינו להגיע בהסכמה כדי שלא נצטרך את הוויכוחים האלה, ובסוף יצא שנידרש לשלם יותר בגלל חברי הכנסת, בגלל חבריי האחרים במגזר העסקי, שפתאום מברכים על התשלום הנוסף הזה. בשורה התחתונה, עסקים קטנים קיבלו צ'ופר, אבל קיבלו גם נסיגה, ובממוצע הם כמו במתווה הקודם, פחות או יותר. בעסקים עם מעל 20 עובדים, נפגעו המעסיקים, וזה לא יעלה על הדעת. אני אגיד מילה אחרונה מול חבריי באוצר, שבאמת ניסו לפתור את זה. מבחינתי, הבטחה שלטונית צריך לקיים. אני ידעתי תמיד שאם מעסיק יושב במשרד האוצר וסוגר עסקה, משרד האוצר צריך לעמוד מאחוריה. אני מצפה שבכל שינוי שהכנסת הנכבדה תעשה, ואני מכבד אותו, משרד האוצר ישפה אותנו מלא מלא כי אנחנו לא יכולים יותר.

אני רוצה להגיד לך משהו, רון. אני מאוד מעריך אותך, מאוד מכבד אותך. במתווה שחתמת עליו, אתה כמעסיק פגעת בעובדים שלך. לא ראית אותם בעיניים. למה לא ראית אותם בעיניים? אני מחלק את התשובה לשני חלקים: 1. התשלום. אתה מקבל בדיוק מה שקיבלת במתווה. על השקל. 2. בצבירה של ימי מחלה, שלא נתנו לך לשדוד אותם.

אין סיבה שתרצה לקחת את ימי המחלה של העובד שלך, שלא שילמת בגינם. אין סיבה שתיקח לו יומיים על שישי-שבת. אין סיבה שתיקח לו את ימי המחלה שהמדינה משפה. אין סיבה. מה שאתה משלם, אתה מקבל עליו. את הימים קיבלת ולא קרה כלום. יכול להיות שהיינו יושבים והייתי מסביר לך, אבל לצערנו, מסיבות שגם אתה לא רצית שיקרו, לא יכולת להגיע. לא יכולת כי ככה זה, מה לעשות. עם זאת, אני חושב שבשביל ההתחלה יצאת בסדר. יהיה לך מענה לשאלות ששאלת על אלה שייכנסו ליתרה שלילית. בחוק אנחנו ניתן לך להוריד להם את הימים,

לא תוריד להם את הימים, אתה תדע לספוג 600-500 שקל חד-פעמי לתקופת עבודתו של עובד. שמע, ניסינו בלב פתוח ובנפש חפצה להגיע להסדר שיהיה טוב לכולם. לא באנו מצד אחד. אני רואה את ההסדר כהסדר מאוזן, ואף אחד פה לא יצא מרוצה.

כל אחד, מי יותר ומי פחות, קיבל. עם זאת, ההסדר הזה הוא לחמישה חודשים. נלמד אותו ואם נראה שהוא לא עונה לצרכים, נלך הלאה. נכון שבתקופה הראשונית, מי ששילם את המתווה, זה יותר העובדים והמעסיקים. אתה שילמת בתזרים, הם שילמו במכסה של הימים. המדינה לא השתתפה עד אוקטובר, וזה לא בסדר. אני מקווה שהלכנו צעד גדול קדימה, ולצערי, אם להיות ריאליים, הקורונה לא תיעלם. נראה אם יש לנו השגות, מחלוקות, ויש עובדים זרים ויש מורים ויש משופים ויש לא משופים. ניכנס יותר לעניין, כי אנחנו רוצים להפסיק את מה שקורה עכשיו, שהיחידים שנושאים בנטל הם העובדים. המעסיק לא חייב לשלם להם כי אין להם ימי מחלה, והמדינה לא צריכה לשלם כי זה לא משופה. אנחנו רוצים לגמור את זה כי אנחנו גם לא מחוקקים רטרואקטיבית בדרך כלל. אין חוקים רטרואקטיביים. וזה כן יחול לתקופתו של הבג"ץ. יהיה פה משהו רטרואקטיבי, ולו גם סממן. אם תגיד לי שהתקופה לא ארוכה,

אבל אני מקווה שגם אתה תבין שהלכנו למהלך נכון. אני מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה. אנחנו מייצגים תעשיינים זעירים, עסקים קטנים, פרי לאנסרים ועצמאים. אנחנו 89% מהתעשייה הישראלית בארץ. אני מופתעת, אדוני, כי שמעתי עכשיו את רון תומר, ואני מרגישה שכמו תמיד שכחו אותנו. אני לא מתכוונת לכך שהאוצר והמדינה שכחו אותנו,

התעשיינים הגדולים שכחו אותנו. הגשנו בג"ץ יחד עם התעשייה הגדולה, אבל כנראה הם סגרו עסקאות מאחורי הגב, ושכחו אותנו. את אוסם, את תנובה ואת שטראוס לא מעניין משה כהן המסגר, או בעל המפעל הקטן. פשוט מרגישים את זה. בישיבה הראשונה שהתקיימה בנושא ימי הבידוד עשינו הפגנה.

ואנחנו היינו בחוץ עם כמה אנשים והפגנו. שמענו אז את הדברים שלך בוועדה, ואני רוצה להגיד לך שנפחת בנו תקווה. אמרנו: איזה כייף, סוף סוף יש מישהו ששומע אותנו, מישהו שמשמיע את הקול שלנו, העסקים הקטנים. אנחנו רואים שגם התעשיינים הגדולים לא משמיעים אותנו, וגם האוצר לא סופר אותנו. סוף סוף יש מישהו ששומע אותנו. הדברים שלך פשוט נגעו לליבנו וחזרנו הביתה שמחים. אני מבינה את המאמצים שעשית, אבל לצערנו, גם המתווה הזה מבחינתנו לא מספיק טוב. אנחנו מבינים את כל המאמצים ואין ספק, שהוא הרבה יותר טוב מהמתווה הראשון. מבחינתנו הוא לא מספיק טוב כי העסקים שלנו לא יכולים לשלם בכלל. הם בקושי שורדים, הם בקושי מרימים את הראש. חייבים להבין שאנחנו נמצאים לפני חורף ארוך, וכנראה רמת התחלואה תעלה. בעל העסק הקטן לא שורד את זה בעצמו. לא נשמע לי הגיוני שמצד אחד, האוצר מבין את הקושי של העסקים הקטנים, ולראיה, הוא מחלק מענקים, ומצד שני, באותה נשימה, את אותם מענקים שהוא מחלק, הוא מבקש מאיתנו להחזיר כמתווה ימי הבידוד. אני לא מבינה את הרציונל הזה. אני לא מבינה למה עובד שהלך לאירוע או לדודה שלו, למה המעסיק הקטן צריך לשלם את זה. אני חייבת להגיד, שהעסק הקטן,

הוא כמו עובד. הוא גם מוחלש. אם העסק הקטן ייסגר, הם פשוט נסגרים כמו פטריות אחרי הגשם, לא יהיה לעובד לאן להגיע. מאוד נחמד שנותנים לעובד זכויות, אבל לא יהיה לעובד לאן להגיע, כי העסק פשוט ייסגר. זה המצב. דבר אחרון שחשוב לי להגיע, פסק הדין ניתן ב-30 ביוני. אנחנו נמצאים היום באמצע נובמבר. מ-30 ביוני עד היום, המעסיקים משלמים את התשלומים האלה. אני יודעת שהיה מתווה שאומר, שהמדינה התחייבה להחזיר מתאריך מסוים בחודש אוקטובר, אבל לעסק הקטן, אדוני, אין אשראי. אתה יודע שאם הוא מנסה לקחת אשראי מהבנק, הוא צריך לעבור שבעה מדורי גיהינום. העסק הקטן,

שכביכול נותנים לו מענקים, הוא צריך לתת אשראי למדינה הגדולה. איפה נשמע הדבר הזה בכלל? באים אליי אנשי עסקים ואומרים לי: למה אני צריך לשלם את מה שהמדינה מבקשת, ולא משנה איזה מתווה יוסדר כאן. שתשלם את זה המדינה עכשיו, אנחנו לא שורדים. אנחנו לוקחים הלוואה מהבנק, והבנק בדרך כלל לא נותן לנו. אנחנו נאלצים לקחת משאבים מהבית. למה בתקופה הזאת אנחנו צריכים לממן את המדינה לתקופה של ארבעה או חמישה חודשים? זה נשמע לי לא הגיוני.

חנה שניצר, תעלו אותה בזום. בוקר טוב, אני מההסתדרות. שאלה ראשונה שיש לנו היא לעניין הדיווח לגבי מי שהילד שלו נכנס לבידוד. אנחנו נענה לך על זה בהקראת החוק.

דבר נוסף שרצינו להבין הוא לגבי סעיף התחולה. נענה לך על זה גם בהקראת החוק. בסעיף השיפוי נוספו החברות הממשלתיות, והיו כתובות החברות המעורבות. אבל הסעיף של ההסדר המיטיב, שניתן לצאת ממנו, כלומר לגביו המעסיק יכול להודיע שהוא לא יחול, מפנה לסעיף 26ט. האם זאת הייתה הכוונה? יענו לך על זה בהקראה. תודה רבה. תעלו את אלינה פרנקל. כבוד היושב-ראש, רציתי להגיב על נושא המענקים, וזה לא קשור לימי הבידוד. אני אמתין בסבלנות, תודה. נעלה אותך שוב כשנדבר על המענקים. תודה. עורך הדין אלעד כהנא מקו לעובד, בבקשה. שלום, תודה רבה, אני אדבר בקצרה.

השינויים שהיו לטובת העובדים, בהצעה של הוועדה. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי ההסדר שבו עובדים אמורים לקבל 70% מהשכר, ככל שאין להם ימי מחלה. קודם כל, צריך לזכור שזה מתייחס למצב של עובד, שאמור להיות בבידוד ולא נותרו לו ימי מחלה, והמדינה בעצם מפצה אותו. נתנו לו זכות להיכנס ליתרה שלילית. על איזה עובדים אנחנו מדברים? חלק גדול מהעובדים שההצעה הזאת עוסקת בהם, הם עובדים שלא יכולים לעבוד מהבית, והם באים במגע עם קהל. או שמדובר בעובדים בעבודות פיזיות.

בדרך כלל אלה עובדים חלשים יחסית, מה שאומר שצבירת ימי המחלה שלהם מלכתחילה מאוד נמוכה, וגם השכר שלהם נמוך יחסית.לכן, כשאנחנו שואלים מה יקרה אם לא יישארו להם ימי מחלה פשוט לצורך מחלה, כי הם יחלו באיזושהי מחלה כמו שקורה בלי קשר לקורונה או עם קשר לקורונה, מה עושים איתם? גם אם אנחנו מדברים לא על מחלה אלא על בידוד במצב שבו אין ימי בידוד, אנחנו חושבים שצריכה להיות איזושהי דיפרנציאליות לאותם 70% החזר. אם תעשה את החשבון, ההבדלים לא מהותיים. תודה לך. שרון הראל, בבקשה. שלום לכולם, תודה על ההזדמנות לדבר. אני נציגה של נציגות האו"ם לפליטים. אני אומר את דבריי בקצרה, והם נאמרים בהקשר לסוגיה של מבקשי המקלט והפליטים ששוהים כאן. חבר הכנסת עידן רול הזכיר את הסוגיה לעניין זכויותיהם וחשיבות העסקתם. אנחנו, כגוף שמייצג את הפליטים, קורא למדינת ישראל לא להחריג את האוכלוסייה הזאת מתוכנית הסיוע. הם נמצאים כאן מתוקף הגנה בין-לאומית שהם מקבלים, הם שוהים כאן כחוק ויש להם אשרות. אנחנו מצפים מישראל שבאמת תפעל על פי סטנדרטים בין-לאומיים ותעניק להם הגנה גם בתחום הזה, הכלכלי והקיומי. אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאתגרת, שכן מרבית מהאוכלוסייה הזאת מועסקת בבתי מלון ובמסעדות. מאז תחילת המשבר הם בעצם חווים טלטלה כלכלית עמוקה וקשה מאוד. אי שיפוי המעסיקים יפגע,

במעסיקים, אבל גם יהווה תמריץ שלא להעסיק אותם ולא ליצור רצף תעסוקתי שלו הם זקוקים.

בהיעדר זכויות סוציאליות אחרות, שהם לא זכאים להן, כמו דמי אבטלה וזכויות אחרות, אנחנו בעצם קוראים להחיל עליהם את התיקון הזה, ולהוסיף אותם כאוכלוסייה שהמעסיקים יהיו זכאים לקבל את השיפוי האמור.

תעלו

את עופר בן אליעזר. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהצעד הזה מבורך ונכון,

כיושב-ראש ועדת עבודה והסכמי שכר של מרכז השלטון המקומי, מאוד מעריך את מה שעשית. באמת כל הכבוד, ואני חושב שזה צעד נכון. גם נכון למצוא את האיזונים בין אחריותו של העובד למקומות שבהם הוא מסתובב, כדי שישמור על עצמו. ברשותך, שתי הערות קצרות. הראשונה, הרשויות המקומיות לא מקבלות שיפוי. אנחנו מתחת לאלונקה, מובילים מהלכים, נושאים בנטל, ואני חושב שגם הרשויות המקומיות צריכות להיות משופות בדיוק כמו שאר המעסיקים, בדיוק כמו החברות הממשלתיות ועוד. שנית, חשוב שבמקומות שבהם אנחנו יכולים להעסיק עובדים בבידוד מהבית, שתהיה לנו את האפשרות לעשות את זה, ולא שעובד יגיד: בבידוד אני לא עובד. אם שתי ההסתייגויות האלה ייכנסו פנימה, זה יהיה גם מבורך, גם נכון וגם צודק. תודה. תודה רבה. האוצר, אסף, אתה רוצה להגיד משהו? בקצרה, כי אנחנו צריכים לעבור להקראה, אחרת זה לא ייגמר גם היום. אם תרצה, אני אתייחס לסוגיית העצמאים בנפרד. לא, אני לא רוצה שתייחס. אני רוצה להיכנס לזה בצורה מקיפה ומסודרת, כדי לנסות לפתור את הבעיה. לא רוצה שכלאחר יד תדבר לפרוטוקול. אני רק מזכיר את הצעתנו, לגבי הנושא של ההורדה מהיום ה-10. אין דבר כזה.

אני מהממונה על השכר. רק כדי להסב את תשומת ליבכם, אני מבינה שהיו אינטרס וחשיבה לבוא לקראת המעסיקים והעובדים, אבל אנחנו צריכים לחשוב גם על משהו הגיוני בנוגע לארבעת הימים. במודל הקודם בנינו על עבודה מהבית, עבודה מאוד מאוד ענפה מהבית.

בשירות האזרחי עבור האזרחים ועבור העסקים, וגם בסקטור הפרטי. במודל הזה, בחלוף ארבעה ימים, אני אקבל את ימי המחלה על חשבון המדינה והמעסיק, ולא יוכל אף מעסיק לבקש ממני לעבוד מהבית, משום שזה יהיה לא כלכלי אפילו מבחינת הרציונל של כלכלה התנהגותית. את יכולה לתת לי את קורות החיים שלך? אני אתן לך שוב. את עבדת פעם במקום פרטי? את מבינה מה מרגיש העובד למקום העבודה שלו? את מבינה שאם צריך, גם בערב כיפור אני עובד? את מבינה שהמחשבה שלך - - - גם אני עובדת, ולפני שהייתי עובדת בכירה גם עבדתי. עובד שיוכל לעבוד מהבית, יעבוד מהבית כי זאת הפרנסה שלו והוא תלוי בבוס שלו, והוא רוצה שיעריכו אותו. והוא לא חושב כמוך. מזל של המעסיקים, שהעובדים לא חושבים כמוך על מקום העבודה שלהם. כשהוא הולך הביתה הוא חושב על העבודה, וכשהוא שם את הילד בגן הוא חושב על העבודה. ומחר הוא יחשוב על העבודה, ולא כל העובדים גנבים. אף אחד לא אמר את המילה גנב, אפילו לא ברמז. כמעט, כמעט, ברמז.

אני לא חושבת שעובדים הם גנבים. לא אמרתי את זה ולא רמזתי על זה. אני רק אומרת שלא נוכל להעסיק עובדים מהבית. לגבי עניין המטיבים, יש בעיה לעשות אפליה בין שני סוגי עובדים, וצריך לחשוב על זה. יש שני סוגי עובדים, אחד שיקבל את ההסדר המיטיב אוטומטית,

לצערך הוא יקבל את ההסדר המיטיב. במכתב שנתת לי התייחסת, חשבת שאנחנו פסיכים. אני לא מצליחה להשלים משפט, אדוני. כי אני רואה את הדעות שלך. הדעות שלי הן לא הדעות שלי. עוד יותר גרוע. הדעות שלי צריכות להיאמר פה לא כי הן הדעות שלי. הדעות שלי צריכות להיאמר פה כי אתם אלה שמצביעים, אבל הדברים צריכים להיות מונחים בפניכם. כשיש שני עובדים שמופלים אחד מהשני, בגלל משהו שקשור בשיפוי המעסיק, זאת אפליה קשה לעשות בחוק. אני שואלת אם אתם לא רואים את הדברים האלה. האם העובדה שהמעסיק שלי משופה או לא, זה הצידוק לתת לעובד כזה או אחר את ההסדר המיטיב אוטומטית? האם זאת טענה מספיקה כדי להפלות בין שני עובדים? אם הכנסת סבורה שכן, חובתי רק לשים את זה בפניך,

ולא מעבר לזה. אני מצפה שעובדים, היכן שהמעסיקים יחליטו בשבילם, ילכו לבג"ץ, ואתם תשלמו גם את הימים האלה. זה מה שאני מצפה, כי אתם לא בקלות ומשפים את המעסיקים. אפרופו בג"ץ, אנחנו סבורים שהבחירה לתת לעובד לבחור בין 70 ל-100, עלולה לשים אותו בסיטואציה מאוד מורכבת. נניח שאני עובדת אצלך ונגמרו לי הימים. אם אני אעזוב בשנה הבאה או שאני ארצה את ה-100, כש-50 על חשבונך ו-50 על חשבון המעסיק, לעומת 70, אם לא נמצא איזשהו מנגנון מסודר איך מחליטים, יהיה לי לחץ כעובד. למי יהיה?

את מדברת אליי ואני לא מבין מה שאת מדברת. מה מעניין ה-50? אין 50. יש מתכון אחד שבו העובד מקבל - - - לא, דיברתי על מינוס, כשעובד מגיע לאין ימים. יש לו שתי אפשרויות. יפה, אבל המעסיק יהיה נגדו. יש לו אינטרס הפוך מזה של המעסיק. אנחנו שמים פה את העובדים בסיטואציה מאוד מורכבת ביחסי עבודה בתוך הגוף שלהם. בוודאי שאני או אתה בתור מעסיקים, היינו אומרים לעובד: קח 70%, זה על חשבון המדינה. זה קל יותר. העובד יגיד: אני רוצה 50-50. זה ישים את העובדים בסיטואציה עם קונפרונטציה מול

עכשיו אני מבין למה הדיונים שלך לקחו שנים. בואי תעשי את זה על עובד שמרוויח 30 שקל לשעה,

תעשי את החשבון של 70% לפי 30 שקל לשעה. את יודעת כמה זה יצא? 3 שקלים. הקונפרונטציה מול המעסיק, כמה זה יצא בכסף? לא סגרנו את עניין החוב העתידי, אדוני. יש חוב עתידי על השנה הבאה, ומאחר ולא מנכים את זה, זה יוצר את הקונפרונטציה. אולי לא אמרתי את זה ולא הובנתי. אתי, אמרת את מה שאמרת. תודה רבה. אנחנו נעבור להקראה? אני יכול להגיד משפט?

עזוב, מספיק. אני רוצה להגיד משפט. מספיק. לפרוטוקול. לפרוטוקול תגיד. מכיוון ששמי שורבב, אני רוצה לומר לפרוטוקול - - - שמך לא שורבב.

לא שורבב. אז אני אגיד לפרוטוקול. לא, אל תגיד.

בכביש תהיה חכם, אל תהיה צודק. תעברי להקראה. "הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3 ), התשפ"א-2020. 1. הוספת פרק ו'. 1. בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"ף-2020, אחרי סעיף 26, יבוא: פרק ו'1 הגדרות. סעיף 26א הגדרות, פרק ו'1. בחוק זה, בידוד, כמשמעותי בצו בידוד בית. "דיווח" דיווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו בידוד בית כאמור בסעיף 3 לאותו צו," אני אקדים ואומר שצו בידוד בית מחייב דיווח למי שמצוי בבידוד, שזה אדם שהיה חשוף לחולה מאומת או חוזר. אנחנו מדברים כאן על הדיווח ומבקשים למסור דיווח לפי אותו סעיף 3 לצו, גם על מי שאין עליו חובת בידוד, אבל הוא שוהה בבידוד מסיבות אחרות. למשל, אם ילדו חייב בבידוד. זה דבר שצריך לשים לב אליו, לכן ההגדרה קצת יותר רחבה.

ממשרד המשפטים. רק לחדד שהוא חייב בבידוד, אלא שהוא לא חייב בדיווח, כבוד היועצת המשפטית. לפי הצו הוא לא נקרא חייב בבידוד. אין עליו חובת בידוד לפי הצו. האדם הזה בחר להיכנס לבידוד בגלל שהוא לא יכול לשהות בבידוד בנפרד מילדו. "דמי בידוד, תשלום לעובד לפי פרק זה, השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה". גם פה נעיר שאנחנו מדברים פה על דמי הבידוד. דמי הבידוד שיחושבו לאורך כל הצעת החוק, הם אותם דמי בידוד שמחושבים לפי סעיף 5 ו-6, גם אם יש הסדר מיטיב שמציע דמי בידוד שעולים על כך. אנחנו מדברים על דמי בידוד לפי החוק, ולפיהם גם ייקבע השיפוי. "הסכם קיבוצי, כהגדרתו בחוק דמי מחלה". זה כולל גם הסדר קיבוצי, למשל. "חובת בידוד, חובת בידוד לפי צו בידוד בית. חוק דמי מחלה, חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976. חוק יסודות התקציב, חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. ימי עבודה, ימי עבודה שהעובד עובד בהם בפועל במשרתו הרגילה". יושב-ראש הוועדה הקדים ואמר שאנחנו לא מביאים בחשבון שני ימים על כל תקופת בידוד אנחנו לא מביאים את ימי המנוחה השבועית. אבל יש עובדים שעובדים במקומות עבודה של שישה ימים, יש עובדים בשכר שעובדים באופן משתנה. לכן, במקום לדבר ממש על שני ימי עבודה, התוצאה תהיה כפי שהציג יושב-ראש הוועדה.

כדי להבטיח את המהות, אנחנו מדברים על דמי בידוד שמשולמים בעד יום עבודה. בעצם העובד היה אמור לעבוד בו, והוא נעדר ממנו. זה יכול להיות שונה לגבי עובד בשכר, שעובד חלק מהימים, ולכן הדבר הזה שונה ממה שהיושב-ראש דיבר עליו בהתחלה. חשוב לי להבהיר. את אומרת שהיה לו חשוב שינוכו יומיים. לא היה אכפת לו אם זה שישי ושבת. הוא דיבר על יומיים.

היה חשוב לו שבעד ימים שהעובד לא עובד בהם, לא זכאי בהם לשכר והם לא באים בחשבון, לא ינכו מהעובד ימים על זה. לא ישלמו לעובד על הימים האלה, כלומר הם לא יהיו במשוואה. אנחנו עושים את אותו הדבר על ידי הגדרה של ימי עבודה, ואמירה שדמי הבידוד משולמים בעד ימי העבודה. ולא בעד ימי מנוחה. בדיוק. זה העניין. זאת אותה תוצאה? זה בעצם אותה תוצאה, רק שלפעמים יש עובד, שיש לו היתר לעבוד ביום המנוחה השבועי. יום המנוחה השבועי, הוא יום שהוא עובד בו. אנחנו לא מדברים על ימי מנוחה וימי עבודה, ואנחנו לא אומרים שהם תמיד שניים מול שבעת ימי השבוע, כי זה לא תמיד נכון לגבי כל העובדים. אנחנו אומרים שדמי הבידוד הם בימי עבודה. זה בסדר? מישהו רוצה להעיר? אני מצטרפת לדברים של היועצת המשפטית של הוועדה. זה מאתגר מבחינת ניסוח, והיה לנו קשה לתפוס את הסיטואציות. ימי מנוחה, לעיתים יש מגזרים שלמים שעובדים רק בהם כל הזמן,

לתפוס בהגדרה את שישי-שבת עלול להדיר חלק מהאוכלוסייה. הנוסחה הכי קרובה למה ששיקף היושב-ראש כרצונו היא ללכת אחר מבנה שבוע העבודה של העובד, וכל יום שהוא מפסיד, לפצות אותו בעדו. יש עוד הערות? כן. בהקשר הזה, זה התחיל עם מורות שעובדות ביום שישי, אבל יום החופש שלהם ביום שלישי. אז אתה אומר שזה הנוסח הנכון. אני מחזק את מה שהיא אמרה. אני מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי. אפשר לתת דוגמה? אם יש עובדים בתחום המסחר, למשל, ויום המנוחה שלהם הוא יום שלישי והוא יום בידוד, אף אחד לא מממן את היום הזה? בגעש, למשל, במקומות שעובדים בהם בימי שישי ושבת, ויום המנוחה הוא יום שני, ובהנחה שזה יום בידוד, לא יממנו אותו? אם לא היה אמור לעבוד בהם, הוא לא אמור לקבל בהם דמי בידוד. יש עוד הערות? "ילד, מי שטרם מלאו לו 16 שנים, או ילדו של העובד שהוא אדם עם מוגבלות, הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה, היעדרות בשל מחלת ילד, התשנ"ג-1993, ובכלל אלה, ילד כאמור במשפחת אומנה".

אנחנו הולכים להגדרת ילד שבחוק דמי מחלה, היעדרות בשל מחלת ילד. אנחנו מצרפים לו גם ילד, שהוא אדם עם מוגבלות. יכול להיות שהוא מעל גיל 16, אבל הוא אדם עם מוגבלות שזקוק לסיוע אישי. אנחנו מצרפים לשניהם ילדים במשפחת אומנה, גם אם הם לא ילדיו הביולוגיים של העובד, אבל הם נמצאים איתו. "המוסד, המוסד לביטוח לאומי. עובד השוהה בבידוד, עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות 1 עד 3 שלהלן, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית. 1. הוא נעדר מעבודתו בשל כך שחלה עליו חובת בידוד או בשל כך שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו. 2. הוא מסר דיווח על הבידוד, לפי צו בידוד בית, והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור. 3. הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית". יש פה כמה מרכיבים, ופירטנו את הדרישות המצטברות. אנחנו מדברים על מישהו שנעדר, או בגלל שהוא חב בחובת בידוד לפי הצו, או שהוא שוהה בבידוד בגלל שילדו חייב בבידוד. הוא צריך לדווח למשרד הבריאות על הבידוד. אני רוצה להבין, ילד בן 15 שנמצא בבידוד, ההורה נשאר איתו? תלוי מה הנסיבות. הוא לא חייב להישאר איתו, הנחנו שיכול להיות שהוא נשאר איתו כי הוא צריך להישאר איתו. אם כן, הוא מקבל על זה? הוא בן 15. חייבים להגביל את זה למשהו הגיוני.

הוא בן 15, הלך למסיבה. אני יכולה להבין עד גיל יותר קטן, אבל 15? לקחנו את ההגדרות האלה מתוך חוק דמי מחלה, היעדרות בשל מחלת ילד. זאת מחלת ילד, כי הוא צריך לסעוד את הילד. בידוד זה לא מחלה, ומפה נתקדם. זה לא מחלה. כדאי שנציגת בריאות שנמצאת בוועדה גם תשתתף. הזכות שמוקמת היא רק במצב שבו ההורה והילד שוהים יחדיו בבידוד, ולא במצב שהילד בבידוד מעבר לדלת של חדר, וההורה יושב בחוץ.

אין להורה זכות. לא הבנתי. אני מנסה להסביר מה שכתוב בתוך הנוסח. והמעסיק ישלח חוקרים לבדוק את זה? איך המעסיק יידע? הוא ישלח חוקר לראות אם הילד וההורה באותו מקום? הזכות של ההורה קמה רק אם הוא שוהה בבידוד יחד עם ילדו. הוא יגיד שהוא שוהה יחד עם ילדו. הוא צריך לדווח על הבידוד, לשהות בבידוד. זאת לא גזרה קלה. לא כל ילד שלא צריך את זה, ההורה יקפוץ פנימה ויבחר לשהות עם ילדו בבידוד כי זה בידוד מלא. זאת המשמעות של מה שמופיע כרגע בנוסח. לכן, ההנחה היא שהזכות קמה רק במצבים האלה, שבהם ההורה בחר או לא הייתה לו ברירה, אלא להיכנס יחד עם ילדו לבידוד. רק במקרים האלה הזכות תקום. ילד בן 3 חזר מהגן והוא צריך להיות בבידוד. האבא לא צריך להיות בבידוד. זה מה שקורה בפועל.

3, ההורה מכניס את עצמו לבידוד. אם הוא לא בבידוד, הוא צריך להכניס את כל מי שסביבו לבידוד. מן הסתם, מה זה בידוד? זה פצצה מתקתקת שיכולה להתפוצץ בכל רגע נתון. אם אתה נשאר איתו 24 שעות ביממה, אין לך מושג מתי הדבר הזה יתפוצץ ומתי הוא חלה בקורונה. לכן, גם אתה צריך להיות בבידוד. אבל יכול להיות שהילד נשאר בבידוד וההורה לא נשאר בבידוד. אם זה בחדר סגור. אצל ילד בן 3 אין דבר כזה. בגלל זה אני מדברת על הגיל. יש מצב ששני ההורים יהיו בבידוד, כי שניהם רוצים לשמור על הילד? מה זה רוצים? אם לא צריך, לא צריך. משרד הבריאות לא רוצה לעודד שכל המשפחה תיכנס לבידוד ותידבק. בואו נשמע את אסתי, היועצת המשפטית של משרד הבריאות.

מסכימה לכך שילד בן 3 חייב שההורה שלו יהיה איתו, אבל ילד בן 15,

זה כבר לא האירוע. בואו נשמע קודם את אסתי. זה צריך להיות הורה אחד ולא שניים. מה זה הורה אחד או שניים? יכול להיות שכולם יחידה אחת ואין הפרדה ביניהם. בואו נשמע מה הדרישות של משרד הבריאות.

מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. צו בידוד בית אומר שאדם שחייב בידוד, יהיה בבידוד.

מצב שבו ילד בן 3 נחשף לגננת שחולה, יש עליו חובת בידוד. במקרים של ילד קטן, שלא יכול להיות לבד בחדר, אחד ההורים יכול, כחלק מהחובות הרגילות שלו של טיפול בילד, יכול להצטרף אליו לבידוד. משעה שהוא מצטרף אליו, מבחינתנו חלות עליו כל החובות שחלות על אדם שחייב בידוד, ובכלל זה גם חובת הדיווח. הסעיף הזה מבהיר כך שיהיה ברור לאנשים, שמצטרפים לילד שלהם בבידוד. שלא יהיה מצב שאי הבהירות תמנע מהם לקבל דמי בידוד, כשהם חייבים בעצמם לדווח על כניסה לבידוד. רק כך הם יקבלו דמי מחלה. הם צריכים לדווח בטופס שלנו, כמו דיווח של אדם שחייב בבידוד. באותו טופס הם מדווחים על כניסה לבידוד, מביאים את האסמכתה למעסיק, וככה הם יוכלו לקבל את דמי המחלה. לעניין גיל הילד, כמו שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, ההסדר שנקבע כאן דומה להסדר שקיים בחוק דמי מחלה,

לקבוע הסדר אחר. מבחינתנו, ברגע שאדם מחליט להצטרף לאדם אחר שנמצא בבידוד, חלות עליו אותן חובות. אי-אפשר לשהות יחד באותו בית ואז לצאת לעבודה, כל עוד האדם שבבידוד לא מופרד מבני המשפחה.

בני המשפחה לא חייבים בחובת בידוד והם יכולים להמשיך לצאת. אם הוא לא מופרד ונמצא איתם יחד, חובת הבידוד חלה על כל מי שבחר להצטרף אליו. זה יכול לקרות במצבים של בית מאוד קטן, שאין בו אפשרות להפרדה. אם משפחה שלמה גרה בדירת חדר, ואין אפשרות שהילד ייסע לשהות במקום אחר, יכול להיות שמשפחה שלמה תצטרך להיכנס לבידוד. לא יקרה מצב שהאדם חייב בידוד שוהה יחד עם כולם, והם מסתובבים גם בחוץ. תלוי עם מי נמצא המבודד. במקרים קיצוניים, בהם כל המשפחה גרה בחדר אחד, זה חל על כל מי שנמצא עם הילד. אני הייתי מגבילה את זה בגיל. לאיזה גיל? צריך לחשוב על זה. וזה יחול רק על הורה אחד שנמצא איתו בבידוד. הורה אחד. הורה שיש לו ארבעה ילדים, כולם מתחת לגיל 6 וכולם נמצאים בבידוד. האם אנחנו נגיד שהורה אחד צריך לטפל בכולם כי זה נוח למעסיק, או נגיד שהסיטואציה המשפחתית היא שכל המשפחה הזאת נכנסה לבידוד? הרי בפועל זה קורה כבר עכשיו. אסתי, כבר חצי שנה אנחנו בתוך זה, והורים נכנסים עם הילדים שלהם לבידוד. זה לא חדש, איך זה מתנהל? כשילד חייב בבידוד, אם מבוגר נמצא יחד איתו,

אז אתם סומכים על ההורה שמודיע: הילד שלי נכנס לבידוד, אני נכנס איתו וממלא את הטפסים. זה מעוגן במקום כלשהו? אנחנו מעדכנים את זה באתר שלנו, לאור העובדה שיש לזה עכשיו משמעויות כלכליות. אנחנו גם מנחים את המוקד שלנו לתת תשובות בהתאם.

אם באה המדינה ואומרת: אני משפה את המעסיקים, משלמת הכול, ונשב על הסכם קיבוצי, יש לנו זמן. מי שמשלם היום זה רק העובדים. אדוני, אני מציעה לתמוך בנוסח שלך.

עד שאני איתך אתה גם צועק עליי?

אולי אין צורך בהגדרה של ילד חולה, לפי תשובתו של איציק דניאל.

אני רוצה להדגיש עוד משהו לגבי ההגדרה של עובד השוהה בבידוד. אנחנו לא מדברים על אדם שחלה עליו

הוא עבד שבעה ימים? נופלים לו יומיים.

כמכסת ימי המנוחה. אם הוא עובד רק בשני ורביעי, נופל לו יום והוא לא משלם שישה ימי עבודה. במכסה יש לו שישה ימים, בשבעה ימים נופלים לו יומיים,

"תקופת בידוד" תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו חובת בידוד, או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובה כאמור, או שהוא נדרש

ורישום הוא לאו דווקא הפעולה הראשונה שהוא עושה.

איחור, ועדיין יקבל את ההסדר הזה על ארבעה ימים. תחמנו את זה בזמן ולא רצינו שאנשים יירשמו פרק זמן ממושך יותר בדיעבד, כדי לתמרץ רישום מוקדם ככל הניתן.

האם אנחנו רוצים להכניס את המילים: לא יותר מחמישה ימים בתוך שבוע של שבעה ימים? לא הבנתי. אנחנו מדברים על כך שדמי בידוד משלמים רק על ימים שבהם העובד היה אמור לעבוד ולא עבד. אנחנו מדברים רק על ימי עבודה.

יכול להיות שהיום הראשון שהוא נעדר בו מהעבודה, הוא יום שהוא עבד בו. לכן אנחנו לא יכולים תמיד לדבר על יום הראשון. אנחנו אומרים: יום

מה קורה לעובדים עם מוגבלויות?

חוץ משישי-שבת, עוד יום אחד. נכון.

תכף נגיע לעובדים עם

במגזר הפרטי יש עצמאי, שמעסיק שני עובדים. הוא עשה עם שני העובדים האלה הסדר, שהוא משלם להם מיום המחלה הראשון. במקרה דנן, הוא יכול להגיד: אני לא מכבד את ההסכם כי זה לא מחלה, אלא ימי

יקבלו האחד - - - האירוע של אותה עבודה לא קיים פה.

לא. לפעמים מעסיק קטן נותן הטבות גם

מה זה קשור?

זה לא נוגע אלייך. הוא יודע. מה שתלוי בכם, זה אורך הגלות, ואני לא מוכן לזה. אני לא מוכן לזה, נקודה. תעבדו יעיל, מהיר, ואני איענה לדרישות שלכם.

הלוואי שאת הזמן הזה היו מקדישים לציבור העצמאים.

אני רואה את זה לנגד עיניי.

למה שישאלו את המעסיקים? אני הולכת. את יכולה

אתה לא נותן לנו לדבר.

דיברת יותר מדי, ותסלחי לי, גם לא לעניין.

אתה לא מכיר אותנו

אני פשוט רוצה להבין מה תהיה קבוצת הייחוס,

דבי, אני אומר לך סתם, כי אתם, עורכי הדין, לא רואים את העבודה ואי אפשר ליישם את מה שאתם אומרים. בעוד שנתיים, העובד לא יקבל את הכסף שלו. מכלול ימי בידוד בנוי מחמישה ימי עבודה ושני ימי חופשה. כמכלול.

בדרך שלכם, בעוד שנתיים לא יהיה פה כלום, ואנשים לא יקבלו את הכסף. אתם תדונו ביניכם ותדונו ביניכם. לא רוצה, לא רוצה. נקודה.

אם הסכם דמי המחלה שלך אומר שאתה משלם גם על היום הראשון, תשלם גם את דמי הבידוד ביום הראשון.

יש לצדדים אפשרות להגיע להסדר מטיב לגבי דמי בידוד לעצמם, ולהגיד: אנחנו משלמים את דמי הבידוד מהיום

"(ב) מתקופת המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד ושולמו לו דמי בידוד לפי הוראות סעיף קטן (א), יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ובלבד שלא יופחתו יותר מארבעה ימי עבודה בתקופת הבידוד, לא עמד לרשות העובד בתקופת המחלה הצבורה שלו מספר ימים שהוא לפחות מספר הימים שיש להפחיתם כאמור, יהיה זכאי העובד שיחול האמור

זאת גם בררת המחדל לגבי המקרה שאין לו כלל ימים. בררת המחדל היא שיופחתו הימים העומדים לרשותו, וההפרש בין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו, ייזקף על חשבון ימי המחלה

במידה והמעסיק יפטר את העובד,

יקוזזו מימי החופשה של העובד ארבעה ימים שווי המחלה. במידה ואין לעובד ימי חופשה, יישא המעסיק בעלויות. אם יש שני עובדים כאלה במדינה, שזה 2,000 שקל, כתבנו את

האפשרות השנייה נתונה לבחירה של העובד,

היא מפורטת פה בפסקה 2. העובד יהיה זכאי

אין בכלל לזכותו ימי מחלה. ימי מחלה.

פה הוא יקבל 70% על שלושה ימים, שזה 2.1. בארבעה ימים זה ה-even brake point שלו. אנחנו מדברים על כלום של כלום.

על 10 שקלים,

ביום הראשון

לא, כתוב שהוא כן יקבל. אני מחדד את הנקודה עם יושב-ראש הוועדה.

נכון, נכון. אני מבין שזה על חשבון המעסיק. זה גם על חשבון המדינה? כן. בסדר גמור. "דין דמי בידוד ותקופת בידוד, איסור פיטורים, צבירת ותק, והמשך תשלומים לקופות ולקרנות 26ה.(א)

הוא לא יכול. למה לא? כי אנחנו מפעילים בשבילו את השכל. כי לא נכון לו לעשות את זה. אבל אם הוא לא רוצה להוריד מימי המחלה שלו?

אתה רוצה להגיד שהוא לא יוכל לעשות שימוש בזכות שלו לדמי חופשה שנתית.

בסדר.

שאם עובד זכאי לדמי בידוד מכוח הסכם קיבוצי לעניין ימי בידוד, כלומר, עשו לו הסכם קיבוצי. אני לא מאמין שיש במשק הישראלי.

ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו, כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה".

בבידוד, ואחר כך התברר שהוא חלה בקורונה. הימים שהפחיתו ממנו, הם הימים שיובאו בחשבון כאילו שהם - - - לא ימים. יום. ארבעה ימים. הוא חולה באותה תקופה, זה ארבעה ימים.

יש פה רשימת גופים, ולחלקם היו הערות כי נכללים גם גופים שהם פרטיים במהות

אבל הם נמצאים פה כי הם נתמכים באיזושהי צורה על ידי המדינה. יש פה גם את החריג של פסקה 8, שמתייחסת למעסיק של

אני רואה שמשרד המשפטים רצה להתייחס. ככלל, כל הסעיף הזה לשיטתנו, העלה שאלות מדיניות, ולא עם כולן הרגשנו מאוד נוח. לגבי חברות ממשלתיות, צודק משרד האוצר שיש לו על מה לסמוך ביחס השונה

(ג)לגבי מי ששילם לעובדו תשלום לפי הוראות סעיף 26ב(ב)(2) 100%". (ג) בוטל. "(ד)תשלום לפי סעיף זה יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם הודיע משרד הבריאות למנהל המוסד, בהתאם להוראות סעיף 26יג, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד". אני לא מבין, ביטוח לאומי מגיע לפה, עושה פה חגיגה ומפריעים

איך אתם סופרים את העובדים? כמה אנשים שיש להם יחסי עובד-מעביד. אולי היית צריך לפני שהתחילה הקורונה, בינואר-פברואר.

הערה קטנה נוספת. סעיף (ב) מדבר על השיפוי של ביטוח לאומי.

זה לא

וזה לא טוב לכם, אבל זה לא חשוב. תקשיב, לא נכון לעשות את זה בינואר. בינואר, לפני החל"ת, מספר העובדים היה יותר גדול. אתה מוציא חברות מהמשחק הזה. בטח הם הסכימו

לא שמתי לב שמנסים לעבוד

מוסך שהיו לו 30 עובדים בינואר, עכשיו יש לו 20 עובדים.

לעומת מה שהוא יקבל אם יש לו 30

ועליו המדינה כן תשפה. לדוגמה, ילד עם מוגבלות. מה שהחוק קבע שהמדינה תשפה, היא תשפה. במה שלא מוגדר בחוק ויש לאותו גוף הסדר מיטיב, המעסיק ישפה אותו. ההסדר שקבוע בחוק הוא שמשלמים בעד היום הראשון לדמי מחלה. הוא זה שיחול פה, ואז המדינה תשפה

בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד, ולעניין הסדר דמי מחלה מיטיב לפי דין כאמור בסעיף 26ב(ב)(2) הדין שבו נקבע ההסדר, מועסק העובד אצל המעסיק המבקש רק בחלק מהימים בתקופת הבידוד, יציין המעסיק גם את מספרו, במניין ימי תקופת הבידוד,

לפי מה שמוצע, המוסד לביטוח לאומי מעביר למשרד הבריאות את רשימת השמות של העובדים שהגישו בקשה לשיפוי, ואז משרד הבריאות בודק האם באמת יש תיאום.

מאיר, אני מדבר אליך,

אנחנו מקווים שזה יהיה און-ליין. מה זה "מקווים"? סיכויים טובים.

גם אם זה לא יהיה און-ליין, זה יהיה בקבצים תוך כמה ימים. זה טוב לך?

שלא יגיד: יש לי שכירות, יש לי שמונה עובדים וכולי. זאת לא הכוונה. עלות מעסיק. 26יג. "העברת

האם ייתכן שיש אי-התאמה בין הדיווח שמסרתי, לבין הדיווח שעכשיו נקלט במשרד הבריאות? איך יכול להיות שיש

שימוש או צפייה בפרטי המידע שהתקבלו לפי סעיף זה אלא בידי בעלי תפקידים במוסד שהמנהל נתן להם אישור פרטני לכך וחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע, (5)לבעלי התפקידים במוסד כאמור בפסקה (4),

תהיה גישה לפרטי המידע האמורים באותה

הוא אמר לך: אותו דבר.

"שווי דמי בידוד לעניין שיפוי 26יד. לעניין שיפוי מהמוסד למעסיק לפי סעיף 26י,

עובד, לעניין כל תקופת בידוד של אותו עובד, כפי שחושבו ביום הראשון של התקופה האמורה וכפי שצוין בבקשה לשיפוי שהגיש

"שיפוי המוסד 26טז.אוצר המדינה ישפה את המוסד

הכוונה להוראות התחולה הרטרואקטיבית או הוראות המעבר. "סמכות שיפוט 26יז.לבית דין אזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה של עובד

כאילו הוא עובד השוהה בבידוד ואת התקופה ששהה בבידוד כאילו היא תקופת

אף אם לא דיווח לפי צו בידוד בית, או שלא מסר העתק מהדיווח למעסיק". סעיף (ו) הוא תוספת שאנחנו מבקשים, כי אנחנו יודעים שהעובדים לא תמיד ידעו שהם צריכים לדווח, למשל כי הם שהו בבידוד לא בבידוד

אז ההסדר לא חל עליהם. אנחנו מחילים עליהם את ההסדר של תעודת המחלה הגורפת, בפרק הזמן של מי שיצא חצי שנה לפני שהחוק נכנס לתוקף. מאפשרים להם לקבל תשלום בעד ימי היעדרות שלהם כאילו זה יום מחלה. אתה עושה להם טובה. אתה באמת

אני לא מסכים.

לא. מאה אחוז.

נדבר איתו עוד מעט.

אדוני, לפני שנעבור לחלק השני של הצעת החוק,

אתה רוצה לעבור על

לא מעניינים אותי הימים. בשבעה ימים יש שני ימי מנוחה. רק להבין, על יומיים הוא לא מקבל משכורת?

גם בשבת הוא לא מקבל

כבוד היושב-ראש,

שתי דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:30 ונתחדשה בשעה 15:35.) אנחנו ממשיכים בדיון.

והם יחושבו לפי הכנסתו ששולמה לתשלום דמי ביטוח לאומי, ברבעון המלא שקדם לתקופת הבידוד, חלקי 90. היא

ההסתייגות?

תודה רבה, ההסתייגות לא התקבלה. יש הסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו. הם מציעים שגיל הילד לא יהיה 16 אלא 10. הם דיברו על ארבע

מי נגד ההסתייגות? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. תודה רבה, ההסתייגות לא התקבלה. הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע מכוח סעיף 3 לחוק הסמכת שירות הביטחון

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

מי נגד, ירים את

הכוונה לבקשות לשיפוי, כי כרגע זה לא כתוב בנוסח. ומה יהיה בינתיים? אני לא יודעת מה יהיה בינתיים. בינתיים המעסיקים לא יקבלו שיפוי. תחזרי

אני יודע.

"עובד הזכאי לדמי בידוד בשל אותה תקופת בידוד, הן מכוח הוראות סימן זה והן מכוח הסכם קיבוצי לעניין ימי בידוד, החל לגביו אצל מעסיקו או חוזה אישי, יחול לגביו ההסדר המיטיב מביניהם". מאה אחוז, הכול בסדר. מי בעד הצעת החוק,

לרבות אותו סכום שממנו היו משולמים דמי הביטוח, אלמלא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח בחודש, בעדו משתלם המענק מחולק בתקופת העבודה,

כרגע ההסדר הזה מדבר על שכירים שחוזרים לשוק התעסוקה.

והם לא חלק מההסדר

לשאלתך השנייה, אם אדם עומד בשני התנאים שנקבעו בשני ההסכמים, אין איזושהי מגבלה

תשלום המענק. המוסד ישלם את המענק בעד כל יום שבו היה המבוטח מועסק, מיום תחילת עבודתו של המבוטח לאחר היום הקובע, ובלבד שהמדובר ביום שבגינו ניתן היה לשלם דמי

במקרה של הפרש שלילי או הפרש השווה ל-0, 0. נציג משרד האוצר,

בבקשה, במילים את הנוסחה הזאת. אני אסביר, ברשותך היושב-ראש, את כל ההסדר הזה.

אנחנו עושים פה משהו ייחודי, והגדרנו את זה אפילו כפיילוט לפרק זמן מצומצם, עד סוף אפריל.

אנחנו רוצים להגיד לאוכלוסייה של אנשים, שכרגע נמצאת באבטלה

דיברנו על זה קודם, בהכנה לדיון. אדם שהרוויח לפני האבטלה 10,000 שקלים, ועכשיו חוזר בשכר נמוך ומרוויח כ-5,000 שקלים, למעשה הוא נפגע בהכנסה שלו בשיעור של 50%. לכן